אנחנו ממשיכים את סדר היום עם דיון שעוסק בתאונות עבודה בענף הבנייה וייצא מתוך שני דוחות מבקר המדינה, אנחנו מיד נתייחס אליהם. הנושא הזה עולה מדי פעם לסדר היום כשיש צבר של תאונות והרוגים בענף הבנייה, לפחות על פי המספרים, אנחנו תיכף נשמע, זה שזה עולה לסדר היום זה לא אומר שהדברים משתפרים. יש לי פה נתונים שניתנו על ידי אחד הארגונים שיהיה פה בדיון, הוא מראה שלפחות עד 2019, אין פה מספרים של 2020, יש עלייה הן במספר הכולל של ההרוגים בתאונות עבודה והן במספר של הרוגים בענף הבנייה שהם מהווים למעלה ממחצית מההרוגים בתאונות עבודה בישראל, 46 הרוגים כאלה ב-2019. מספר בלתי קביל לחלוטין. אז יש מספרים עדכניים, אדוני היושב ראש, נכון ל-2020. אנחנו מדברים על 32 קורבנות מתחילת השנה עד היום, מתוכם 18 בענף הבנייה. אולי בזהירות זו איזה שהיא מגמה של ירידה. כן, אבל זה בגלל הקורונה. כן. נתייחס לזה בהמשך. ברור שהדבר הזה בלתי קביל בעליל וברור, ויעלה,

גם מהדברים שנשמע בהמשך, שיש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות כדי למנוע אותו. אנחנו מתחילים מתוך שני דוחות של מבקר המדינה, דוח 66ג' ודוח 68ג' שעוסקים בבטיחותם של העובדים ובריאותם וברישום קבלנים ובהיבטים באבטחת האיכות והבטיחות בענף הבנייה. נציג המבקר, בבקשה. בוקר טוב. שמי יעקב קמלמן, אני מנהל ביקורת בכיר, אני ניהלתי את הביקורת של הדוח הראשון. איתנו נמצא בזום מנהל האגף, צחי בובליל. (מצגת). אני אציג פה ממש בקצרה את דוח 66ג', בעיקר בהיבטים שנוגעים לתאונות עבודה בענף הבניין וגם את ביקורת המעקב שבוצעה במהלך 2017 על הדוח הזה, על הנושא הזה, ובהמשך אני אציג את ההיבטים שקשורים לרישום קבלנים בדוח 68ג'. חשוב להדגיש שהאחריות להבטחת הבטיחות של העובדים מוטלת על המעסיקים. הגוף המאסדר המרכזי בתחום הוא מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית שעכשיו הוא במשרד העבודה. אנחנו מראים נתונים כשהנתונים מ-2019 הם מהדוחות של מינהל הבטיחות. אנחנו מדברים על כ-50,000 נפגעים, לא רק הרוגים, בשנה בכלל הענפים, אנחנו רואים את הנזק הכלכלי, מעל ארבעה מיליארד שקל בשנה. הרוגים ב-2019 בכלל הענפים היו 84, 40 מתוכם היו בענף הבנייה וכחצי מההרוגים בענף הבנייה היו מנפילה מגובה. רואים פה, וזה גם מנתונים של מינהל הבטיחות, התמקדו,

בשלוש השנים האחרונות, רואים עלייה גם במספר ההרוגים בכלל הענפים וגם עלייה במספר ההרוגים בענף הבנייה. הליקוי הראשון שאנחנו מבקשים להצביע עליו בדיון הוא הפיקוח החסר על אתרי בנייה. בתקופת הביקורת כולל במעקב בממוצע מפקחי מינהל הבטיחות ביקרו בפחות מחצי מאתרי הבנייה בשנה. חשוב לציין לעניין ההמלצה, מינהל הבטיחות דיווח בדוח השנתי האחרון שלו על הגדלה במספר המפקחים וחשוב שהם יופנו לענף הבנייה שהוא ענף מסוכן במיוחד. חשוב לציין את ועדת אדם, ועדה ציבורית שהגישה המלצות ב-2014 והיא בחנה את כלל הנושא של הבטיחות, לא רק בענף הבניין, היא המליצה לפעול לשינויי חקיקה כדי לאפשר אכיפה אפקטיבית ולקדם החלטת ממשלה ליישום המלצות. בדוח מצאנו בכללי שלא קידמו את החלטת הממשלה לעניין אתרי הבניין. לעניין ענף הבניין היא ייחדה פרק ספציפי והיא המליצה, לאור הסיכון הגבוה של נפילה מגובה, כמו שהראיתי מקודם, להרחיב הכשרה של מנהלי עבודה בנושא העבודה בגובה ובתקופת הביקורת והמעקב עד ספטמבר 17' הוכשרו פחות מחצי ממנהלי העבודה בנושא עבודה בגובה. לעניין הגברת האכיפה, שזאת הייתה המלצה נוספת של ועדת אדם, אנחנו מראים נתונים נכונים לאוגוסט 17' לעניין תיקי חקירה שהועברו לפרקליטות בין השנים 2010 עד 2016 ורואים את המספר הנמוך של כתבי אישום ובמחצית מהתיקים שנסגרו העילה הייתה חוסר ראיות. ציינתי שהגוף המרכזי זה מינהל הבטיחות, אבל יש גוף נוסף, המוסד לבטיחות ולגהות, שהוא עוסק בעיקר בהדרכות, בהסברה וכו'. בדוח שאני ניהלתי ב-2016 מצאנו שעל אף הסיכון הגבוה באתרי בנייה הביקורים שלהם היו מעטים מאוד ולחלוטין לא מספיקים. אני עכשיו אסקור ממש בקצרה את ההיבטים שקשורים ברישום קבלנים מתוך הדוח של 68ג'. הדוח נעשה במהלך 2017. רשם הקבלנים אחראי על רישום קבלנים, סיווגם, בסמכותו לנקוט באמצעים גם כנגד קבלנים רשומים, אבל גם כנגד קבלנים שאינם רשומים ואתם רואים פה את המספרים. נכון ל-2017 או הערכה 2016 כ-11,000 קבלנים רשומים, כ-20,000 קבלנים לא רשומים ורק 30 צווי הפסקת עבודה מנהליים כנגד קבלנים לא רשומים. זו הסמכות שלו. שלושה הליקויים המרכזיים שקשורים ברישום הקבלנים. משרד הבינוי ורשם הקבלנים לא הפעילו מערך אכיפה יעיל ואפקטיבי, כפועל יוצא לא הוגשו כלל כתבי אישום. הרשם כמעט שלא הפעיל את סמכותו להוציא צווים, זה הזכרתי, והרשם לא נקט אמצעי משמעת כנגד קבלנים. ההמלצה בעניין הזה היא להקים מערך פיקוח ואכיפה. לסיכום, לאור הדברים שהצגתי מצאנו, כולל בביקורת המעקב, שטרם חל המפנה הדרוש כדי להביא לשינוי מציאות עגומה בתחום תאונות העבודה בכלל ובפרט בענף הבניין. על המשרדים הרלוונטיים לפעול במרץ לתיקון הליקויים. תודה רבה. נעשה סבב ראשון, מי מחברי הכנסת שרוצה לדבר בסבב הראשון. חבר הכנסת סעדי, אתה גם חבר בוועדת משנה שעוסקת בזה בוועדה אחרת של הכנסת. כן, בבקשה. יו"ר ועדת משנה למאבק בתאונות עבודה, שזה בדיוק נושק לתחום של דוחות הביקורת ולכן אני מברך אותך, אדוני היושב ראש, על הישיבה. היום בבוקר היינו בישיבות גם בנושא שקשור לעובדים ולהיתרי עבודה של העובדים הפלסטינים ועכשיו אנחנו מדברים על נושא לא פחות כואב, יותר כואב אפילו, נושא של חיי אדם וחיי פועלים. כמו שאמרתי, מדובר ב-32 קורבנות מאז תחילת השנה, מהם 18 בתחום של ענף הבניין ורובם, כמו שאמר נציג המבקר, זה נפילה מגובה. רק שלשום - - - 18 נהרגו, 13 מנפילות מגובה.

עובד מג'נין נפל מגובה כשעבד בטיח בכפר יפיע, ביאפת א-נאצרה, זה הקורבן האחרון. אתמול היה גם מישהו שנפל מגובה, נפצע באופן קשה ברמלה. כל יום למעשה יש לנו תזכורת כואבת בנושא הזה של תאונות עבודה, בין אם זה הרוגים, בין אם זה פצועים, פצועים קשה, פצועים קל, לכן מצאנו לנכון בוועדת העבודה והרווחה להקים ועדת משנה בנושא הזה. קיימנו ישיבה ראשונה לפני שבוע בנושא תקנות פיגומים. נמצא כאן חזי שוורצמן, ראש מינהל בטיחות, אנחנו כבר העלינו את הנושא הזה. היום אין תקנות לפיגומים אחרי שהתקנות הקודמות פג תוקפן ב-26 ביולי. אני הבנתי שיש התקדמות בנושא הזה, יש לנו ישיבה מחר עם משרד העבודה והרווחה, עם יושב ראש הוועדה, חיים כץ, לנסות לקדם את הנושא הזה של תקנות הפיגומים. זה לא אומר, יש עוד תחומים רבים שהוזכרו בדוח, בין אם זה רשם הקבלנים, בין אם זה כל נושא האכיפה, חקירות, כתבי אישום, לכל זה נייחד ישיבות מיוחדות בנושאים האלה עם כל הגורמים הרלוונטיים במשרד העבודה, ברשם הקבלנים,

אנחנו לא נפסיק לשמור לרגע עד שבאמת נציל אפילו חייו של עובד אחד.

עוד מישהו מחברי הכנסת רוצה להתייחס? אוקיי, אנחנו נתחיל עם ראש מינהל הבטיחות, חזי שוורצמן. הבאת מצגת, נכון?

היא עבת כרס, אז בוא נדלג עליה. דבריך חשובים. חבל, היא מציגה את כל הנתונים.

היא רזה. לכל אחד יש את ההגדרות שלו.

אנחנו באים לוועדה ומדווחים על פעילות חדשה של מינהל הבטיחות בתחום הפיקוח והאכיפה, מה שמבקר המדינה העיר. השקף לא ידידותי, הוא מלא מספרים, אבל השורה התחתונה היא כזאת, אנחנו בעלייה של 165% בפיקוח. אם נסתכל בשורות העליונות, ביקורי פיקוח וצווי בטיחות עלינו ב-165% בנושא - - - מ-2015. אני מדבר על 20' לעומת 19'. ב-19' הייתה איזה שהיא ירידה. אנחנו רואים ש-20' היא שנה שיש קפיצה במספרים.

כבוד היושב ראש, אנחנו קיבלנו בשלהי 2019 50 מפקחים חדשים, אנחנו עומדים על מצבה של 110 מפקחים, 80 מתוכם הם מפקחים ורסטיליים, מה שנקרא, או לתעשייה, או לבנייה, או לחקלאות, או לצרכים אחרים.

הנהלת המינהל עושה ניתוח נתונים מדי שבוע, אנחנו בנינו תוכנית תְקיפה. המצב הוא כזה, יש 15,000 אתרי בנייה, יש 70,000 מפעלים, אנחנו צריכים להפנות את הכוח בצורה מאוד מאוד מושכלת, בנינו פרופיל בטיחותי של קבלנים, של מנהלי עבודה, עובדים לפי עיקרון הפארטו. מה זה עיקרון הפארטו? הולכים ל-20% מהאתרים שגורמים ל-80% מהתאונות ובצורה הזאת אנחנו מתמקדים באתרים האדומים,

איך אתם יודעים מה זה אתר אדום? יש לנו מערכת אפיק, מערכת ממוחשבת עם כל הנתונים, אנחנו גוזרים כל שבוע את הנתונים, יש לנו את הניסיון המצטבר של המפקחים שמזהים תאי שטח בעייתיים. תן לי פרמטרים להדיוט. לקחנו את הקבלנים שלחובתם צווי בטיחות, עשינו מצעד פזמונים. בראש הרשימה עומד הקבלן עם מספר כמותי של צווי בטיחות הכי רבים, כולל צווי הפסקת עבודה. יש לנו רשימה של 20 קבלנים כאלה ובהם אנחנו מתקדמים ואותם אנחנו מגישים לרשם הקבלנים. הם יודעים שהם על הכוונת שלנו. טוענים נגדנו, אכיפה בררנית, סלקטיבית, בהחלט בררנית לגבי אותם קבלנים סדרתיים, שכל הזמן נופלים. היה פעם קבלן שרישיונו נשלל? אני מציג את זה במצגת. ב-2020 הגדלנו באופן משמעותי את פעילותנו. מצד שמאל רואים את הפסקות העבודה, כבוד היושב ראש. אתה נכנס לאתר, אתה מוצא פיגום, אתה מוצא אנשים בלי ציוד מגן, אתה מפסיק את העבודה.

המפקחים שלנו עם ניצוץ בעיניים, קיבלנו 50, חלקם באו מתחום ההייטק,

ממש מלח הארץ, עוצרים את העבודה, עד לשלב שאנחנו שבעי רצון לחלוטין מהאתר. אין כזה דבר. צריך לדעת, המצב באתרי הבנייה הוא לא טוב, הוא מציאות, איך אני אומר? מציאות מורכבת. יש אתרים שיש שם כאוס אפילו. אתה נכנס לאתר,

אתה חייב להפסיק את העבודה.

הפסקת עבודה, מפקח נכנס, דוגם את המצב ובעצם מכריז על הפסקת עבודה.

הוא שם על הפתח, כל הפועלים, כל העובדים יוצאים מהאתר, אין עבודה באתר.

עד שכל הליקויים יתוקנו לשביעות רצוננו המלאה. כמה מה-1,907 חזרו לפעול אחרי תיקון הליקויים? כמה נסגרו סופית, כמה כן חזרו? רובם חזרו, רובם המכריע חזר, אבל אחרי שווידאנו בביקורים חוזרים ונשנים.

זה לא חוכמה לעשות כל פעם עוד ביקור ועוד ביקור. אנחנו עולים היררכיה. היררכיה ראשונה זה צווי הבטיחות, היררכיה שנייה זה העיצומים הכספיים. קבלן שחוזר על עצמו יקבל עיצום כספי, אני תיכף אראה את הנתונים. יש לנו פה 304, זה לא נראה הרבה, אבל התחלנו שוב לעשות את העיצומים הכספיים,

כתבי אישום. הקמנו יחידת חקירות שכל אותם סדרתיים אנחנו נייצר - - - כמה הוגשו? עדיין אין. יש כתבי אישום משנים קודמות, קיבלנו אותם מהמשטרה, המשטרה לא המליצה לפרקליטות, ביקשנו את התיקים האלה ואנחנו מטפלים עם יחידת החקירות החדשה שהקמנו. זו נישה שאני מודה שצריך לטפל בה, אנחנו מקדמים את זה בכל הכוח. הקמנו את היחידה זה עתה. יש כאן הפסקות עבודה, עיצומים כספיים, צווי בטיחות. זה יחידת 'פלס'?

יחידת 'פלס' זו יחידה שחוקרת תאונות עבודה ופרשיות חשיפה,

יש לנו שם שלושה חוקרים. אני לא אחראי על יחידת 'פלס'. הייתי בעברי במשטרה, אבל אני לא יכול לתת להם הוראות כרגע, אני בונה יחידת חקירות אצלי במינהל מתחת למטה, כל יום אני שולח אותם לאתרים אחרים. ומה הסמכויות של היחידה הזאת? לפני שבועיים היה קורס חוקרים, הוכשרו שם 20 מפקחים חדשים לחוקרים, תהיה להם סמכות לעכב, לתשאל, להביא עדויות, לצלם, להרכיב תיק שמוגש לתובעת הראשית של משרד העבודה, התובעת הראשית מגישה את זה לפרקליטות וזה התהליך. ההרתעה פה זה שם המשחק. אנחנו לא נרשה לקבלנים סדרתיים - - - הפסקת עבודה זה אתם יכולים לעשות על דעת עצמכם? הם עושים עכשיו. והפיכה של זה לאפיק משפטי. לגבי העיצומים הכספיים?

והפיכה של זה להליך משפטי, זה אתם מכינים אתה תיק ומעלים את זה ל - - - גם אנחנו נעשה.

השקף הבא. פה, כבוד היושב ראש, נסתכל על שנת 2020, שבעה קבלנים, רואים כאן מצד שמאל, התליית רישיון על תנאי לשלוש שנים. אלה צעדים דרמטיים. טוענים נגדנו או אומרים שאנחנו לא פועלים מספיק מול רשם הקבלנים, אני פה עומד ומצהיר, הממשק עם רשם הקבלנים הוא ממשק מעולה. נכון שזה רק שבעה קבלנים, הגשנו יותר. כל קבלן וקבלן מביא איתו סוללה של עורכי דין, התהליכים הם מורכבים, אנחנו צריכים להביא עדויות, אנחנו מביאים את המפקחים עצמם לוועדות. ועדת רשם הקבלנים זו ועדה מקצועית שכוללת מהנדסים מהטכניון, אנחנו מביאים את כל הדרוש. שבעה קבלנים זה הרבה, זה גורם לטלטלה בענף, זה גורם להרתעה רבה. קבלן שהוא סדרתי ואומר: טוב,

היו מפקחים, תיקנתי,

בוא נחכה לביקור הבא - - - אגב, ראינו בנתונים שהגיש המבקר שכמות הקבלנים הלא מורשים היא עצומה ביחס. איזה סנקציה יש לכם על אגב, מה דינו של קבלן לא מורשה לצורך העניין? זאת אומרת אם אתה נכנס לאתר בנייה ואתה מוצא שלקבלן אין רישיון בכלל מה אפשר לעשות מול זה? אני מדווח לרשם הקבלנים, אני מדווח גם למשטרה, אני מדווח גם לרשות המקומית. חבר הכנסת אוסאמה הזכיר את התאונה, זו הייתה תאונה באתר שלא דווח לנו בכלל. דיברתי על תוכנית התקיפה שלנו, שאנחנו מכשירים מפקחים, לא ידענו על קיומו. ביקשתי שילוב של מפקחים במגזר הערבי כדי לדעת על האתרים האלה ולדעת לשלוח את המפקחים. זו עבירה פלילית להיות קבלן לא מורשה? כן, בוודאי.

אתה עולה פה על נושא סופר סופר מרכזי, הדבר הזה. זאת מכה קשה, הרבה מההרוגים נמצאים במגרש הזה. אלה אנשים שאין להם שום אחריות על כלום כולל מקצועית לדבר הזה, שם נהרגים אנשים ואת הדבר הזה צריך למגר. רשם הקבלנים, אני לא יודע אם הוא נמצא פה, אין לו היום את הכוח המספיק לטפל בעניין הזה. המשטרה, בזמנו פנינו, לא רוצה לטפל בסיפור הזה, זה פלילי, זה פשוט פלילי וצריך למגר את התופעה הזאת. המספרים שהראו פה אלה מספרים של ימים עברו, אני חושב שהמספר היום עוד יותר גדול, את זה צריך למגר, זאת נקודה סופר סופר מרכזית.

תמשיך, חזי. אני פה מציג נתונים של תאונות.

אני לא אוהב להציג את השקפים האלה כי חלק זה באמת גורל, אבל הגורל יכול להשתנות. אנחנו שואפים

כל הרוג הוא יותר מדי, אנחנו מציגים ירידה בהרוגים. הנתונים של העמותות, אני מצהיר, הם לא נכונים. חלק מהפער בינינו לבין העמותות, במאמר מוסגר, זה נושא של אירועים רפואיים,

אירועים של התאבדויות למיניהן וזה נמצא בחקירה, אבל המגמה היא ברורה. יש לנו מ-55 הרוגים בשנת 2019, שהייתה באמת שנה מאוד מאוד גרועה, ירד ל-25 הרוגים, בעמותות אומרים 30, אני מודע לפער הזה.

מ-25 הרוגים ל-17 הרוגים ובשאר התחומים, גם תעשייה, מ-13 לשלושה. מ-25 ל-17 זה לא ירידה, אנחנו באוגוסט. זו אותה תקופה לעומת 19', תקופה מול תקופה. 25 הרוגים ב-19'. נכון לחודש זה, בתקופה שעד אוגוסט. בין ינואר לאוגוסט. יש לי שאלה לפני שמתקדמים. איך אתה מסביר את הפער בין זה שלפי הנתונים שלכם זה 25 והנתונים שאנחנו מקבלים זה 30 פלוס?

יש מספר אירועים שנמצאים בחקירה משטרתית, המשטרה עצמה הגדירה את זה או כתאונת דרכים, או כאירוע רפואי, עובד שעבר אירוע רפואי ונפגע במהלך עבודתו, גם העמותות דיווחו על אירועים רפואיים, ואירועים שנמצאים בחקירה משטרתית, שלא מוגדרים כרגע כתאונות עבודה. אנחנו לא מסתירים שום נתון בנושא תאונות עבודה. העובד שנהרג בלוד במשחטה, שזה היה סכסוך ודקרו אותו, אתם מחשיבים אותו כתאונת עבודה?

זה אירוע פלילי לכל דבר, לא אירוע עבודה. אתם ספרתם אותו?

אני יודע שלא.

אנחנו מקיימים תחקיר על כל אירוע ואירוע, לא רק הרוגים, אלא גם של פגיעות חמורות, זה כאן קצה הקרחון,

אבל - - - יש לך נתונים על פגיעות, לא רק על הרוגים? כי זה לא פחות חמור או לא פחות חשוב. מסכים איתך לחלוטין. על פצועים את מדברת.

כי תמיד מציגים רק את ההרוגים, אבל מה לגבי אלפי הפצועים שהחיים שלהם חרבו? יש ירידה גם בפצועים, אני יכול להציג או לשלוח לך מיד לאחר הישיבה. השקף הבא. אנחנו רואים פה את הירידה בצורה גרפית. הירידה הזאת גם טובה ביחס לשנים קודמות, זאת אומרת זו הנקודה הכי נמוכה מזה שש-שבע שנים. פעולות עיקריות, אני עובר בחטף. הוספנו 50 מפקחים,

80 מפקחים ורסטיליים, יש לנו עוד 17 תקנים פנויים שאנחנו רוצים לאייש עד סוף 2020 ובתחילת - - - איל, אתה היית בנושא הזה, זה לא היה צריך להיות 75 מפקחים? לא, רגע, רגע. יש לנו כוח של 110 מפקחים, מתוכם 80 מפקחים ורסטיליים. מדי שבועיים שלושה אני עושה מבצע מיוחד, מוציא את ראשי התחומים מהמשרדים שהם גם מפקחים, אנחנו יכולים להגיע לכוח של 110 מפקחים. 80 מפקחים כל יום יוצאים למטלות במה שציינתי. אייטמים נוספים. מאבק ברישיונות עגורני צריח, מה שדובר בשנים האחרונות. חילקנו תעודות מינהל שקשה לזייף אותן. חקיקה של העסקת מנופאים בחברות רשומות. כל הקבלנים הגדולים שבסיווגים עד 5 מחויבים בממוני בטיחות. עוזרי בטיחות, יש לנו 8,500 עוזרי בטיחות באתרים, כל אתר שאנחנו נכנסים ואין בו עוזר בטיחות נסגר. אפילו ייראה הכי טוב בעולם הוא נסגר כי אין את התפקיד המשמעותי הזה שנקרא עוזר בטיחות.

ואין מחסור, יש כרגע 8,500, אנחנו - - - מי ממנה את עוזרי הבטיחות? אנחנו, דרך המכללות. אנחנו פותחים עוד 75 קורסים עד סוף 2020, עוד 3,000 אנשים בערך, זאת אומרת הקאדר הוא גדול, אין מחסור של עוזרי בטיחות בענף. אבל למי הם כפופים? עוזר הבטיחות באתר עצמו כפוף למנהל העבודה. תפקידו אחד ויחיד, לפי החוק, לפי התקנה, לפקח רק על הבטיחות, הוא לא עושה שום דבר נוסף. והוא נושא תעודה מטעמכם? הוא נושא תעודה, המפקח שלנו נכנס לאתר, מזמן אותו: תראה לי תעודה, תראה לי מה עשית היום, תראה לי מה עשית אתמול. מה שעשית אתמול זה תוקן היום?

זאת אומרת הוא יושב על הבטיחות, אסור לו לעשות שום דבר אחר. אבל זה לא מייצר ניגוד אינטרסים, שהוא כפוף לבעל העסק, בסוף אחרי הכול? כשהוא גם מקבל משכורת ממי? הוא מקבל משכורת מהמעסיק. נכון, אבל אנחנו מייצרים עוד פונקציה באתר הבנייה שמסתכלת על הבטיחות. אם היינו יכולים היינו שמים מפקח שלנו, של משרד העבודה,

אבל הוא הזרוע שלנו לטוב ולרע, ולכן אנחנו בודקים את הפעילות שלו. זה חוק שלנו מהכנסת ה-20. יוזם החוק נמצא פה.

זה עובד מצוין. כן, אין דרך שהוא יהיה זה ברור.

בן אדם קם בבוקר, רק בטיחות. כל עוד אתה מבקר אותו והוא באמת מראה לך שהוא - - - וכל עוד זה אינטרס של המעסיק. ויש הרתעה למעסיק. כבוד היושב ראש, המינהל הרי מכשיר ונותן תעודות. כפי שציינתי, אנחנו מזמנים את אלה שאנחנו מוצאים שלא פעלו כהלכה. מנהל עבודה, ממונה בטיחות,

שואלים אותו בוועדת שימוע אצלי במינהל: למה לא עשית? ואנחנו שוללים להם את הרישיון, אין כזה דבר. נושא של קו חם. אזרח שרוצה לדווח היום על מפגעים בתחום הבנייה, עובר ברחוב, רואה לדעתו משהו שהוא לא תקין,

או לקו החיים של המוסד לבטיחות וגהות, או לקו חם שפתחנו לפני שבועיים במשרד העבודה. אזרח, ברגע שהוא מקיש בגוגל, 'דיווח על מפגע בטיחות בתחום הבנייה', נפתח לו כוכבית 9421, מתקשר, אנחנו מקבלים את הדיווחים באותו יום ומטפלים, שולחים מפקחים. הדבר הזה פועל. בשנת 2019 היו כ-900 דיווחים בעקבותיהם סגרנו כ-350 אתרים. קודם מגיע מדריך של המוסד לבטיחות וגהות,

אני כבר לא יכול לטפל בזה, יש פה מציאות מורכבת,

הדבר הזה פועל ואנחנו רואים - - - זה קיים בשפות שונות, הקו הזה? כן. גם אפשר למלא באופן מקוון, לא חייבים לדבר עם מישהו. דיברתי על המיקוד המקצועי בתוכנית תקיפה המושכלת.

נושא מורכב. בשורה אחת, בינואר 19' תוקנה תקנה שבעצם כל פיגום שנכנס לענף הבנייה הישראלי חייב להיות לפי תקן ישראלי. התקן הישראלי מושתת ומבוסס על תקן אירופאי.

קח מגרמניה פיגום שיוצר לפי תקן האיחוד האירופאי, תתאים אותו קצת לתקן הישראלי, אין התאמה דרמטית, תביא אותו לארץ. מינואר 19' ועד היום, אנחנו כבר לקראת ספטמבר, מכון התקנים לא אישר לא יבואן ולא יצרן אחד בתחום הפיגומים.

לא קיימים. אנחנו במינהל הבטיחות הבאנו מסמכים רבים שמוכיחים שהפיגומים האלה קיימים בעולם, אפשר להביא אותם והם מאושרים על ידי מעבדות בחו"ל, עירבנו את הממונה על התקינה במשרד הכלכלה, היום אחר הצהריים אנחנו מקיימים ועדת מומחים שלנו עם משרדים ממשלתיים ועם מכון התקנים כדי לחלץ את העגלה. רגע, אני רוצה להבין מה שאתה אומר. הוחלט שפיגום חייב לעמוד בתקן.

עד עכשיו לא אושר אף פיגום. זאת אומרת למעשה לא פועל במדינת ישראל עכשיו, לא עומד אף פועל על פיגום שהוא מאושר ועמד בבחינות בתקן? נכון. מעל גובה שמונה מטרים. מ-27 ביולי נכנסה תקנה שבין שמונה מטרים ל-30 מטר יש תקנה שאנחנו אישרנו אותה אז בזמנו. נכון לכרגע, בגלל

חוכא ואטלולא, אנחנו נמצאים היום במצב שכל הקבלנים היום במדינת ישראל הם פורעי חוק בעניין הזה. כבוד היושב ראש, אין כרגע תקן ישראלי, המפקחים שלנו, בודקים את הפיגום, זה לא שהם מתעלמים ממנו, בודקים אותו לפי פרמטרים מקצועיים, אם המבנה שלו אלכסוני, אם הרוחב של - - - כן, אבל מה זה עוזר? לא, אנחנו בוחנים את הפיגום. עקרונית, כביכול, כל בניין מעל שמונה מטרים בישראל היית צריך לעצור את הבנייה שלו היום. עקרונית מה-27.7, לפני מספר ימים, אני אמור לעצור כל פיגום. כרגע יש דחייה של התקנה, מבחינה משפטית ככה אמרו לי, אנחנו בצר לנו הקמנו ועדת מומחים - - - אין דחייה. עדיין אין דחייה. יש תקנות שהבאתם, אבל אין דחייה. הקמנו ועדת מומחים שתהיה במקביל למכון התקנים. מכון התקנים יאשר למי שרוצה לפנות למכון התקנים - - - למה מכון התקנים לא אישר אף פיגום? זה צריך להיות מופנה למכון התקנים,

אנחנו קיימנו דיון, נציג מכון התקנים היה, אתמול הם שלחו מכתב לוועדה, יש להם כל מיני טענות, אבל העובדה, כמו שאמרת, שאין עד היום אף חברה - - - אותן טענות אנחנו שומעים במשך שנתיים ובדיון שהיה פה בכנסת מכון התקנים הצהיר שהוא יעמוד

הוא שולח לטורקיה ולגרמניה וכל מיני סיפורים, האבסורד הוא שקבלן היום שקנה מאירופה, מגרמניה, את הפיגומים הכי טובים, היום הוא פורע חוק בעניין הזה, כי לא בודקים את זה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי מטפל בזה, חייב לבוא פתרון מהר, אין מצב יותר גרוע במדינה מחוק שברור למדינה שאי אפשר לממש אותו. חזי, לכם יש תקן של פיגום? אמרת צוות מקצועי שלכם. אתה, יש לך סמכות או יכולת או אתה עושה את זה, שבמסגרת עצירת בנייה כמו שתיארת, אתה תיכנס ותגיד: אני מבין את הבעיה עם מכון התקנים, אבל הפיגום הזה, לדעתי, לא עומד בסטנדרטים שלי ולכן אני אעצור את הבנייה? זה בדיוק מה שאני עושה היום. אם מבחינה מבנית הוא לא עומד בדרוש אני עוצר את האתר. שאלת לגבי תקדים, אני מדי יום כמפקח עבודה ראשי מאשר מנופים, אני מאשר במות הרמה, אני מאשר כל מיני כלים. פיגומים, כרגע אני עוד לא יכול לאשר. אז אם אני יכול לאשר מנופים, כתוב בתקנה שמפקח עבודה ראשי רשאי לאשר לפי תקן ישראלי, או תקן אירופאי או תקן בינלאומי, זה השינוי שהוצג לחבר הכנסת אוסאמה, מחר זה כנראה בוועדה. אני רוצה לקחת את זה אליי במקביל למכון התקנים, בואו נחלץ את העגלה, בואו נאשר את הפיגומים לישראל, הפיגומים כבר קיימים בחו"ל,

רק צריך להביא אותם לארץ,

וגם בישראל. אבל לשאלתך, אנחנו אוכפים את זה כבר עכשיו לפי הפרמטרים המבניים של הפיגום, בלי קשר לתקן ישראלי. המפקחים שלנו עברו קורס, יודעים איך פיגום אמור להיבנות, איך אמור להיראות, יש גם איש מקצוע שנקרא בונה פיגומים מקצועי, בוחנים אותו, לראות שבאמת הוא נתן אישור, ואנחנו סוגרים הרבה אתרים על פיגומים שהם לא תקינים. הם נראים תקינים, אבל הם כל דבר יכול להפיל איזה שלב וכל הפיגום קורס. אני מדבר על בין שמונה מטרים ל-30 מטר. פיגום של 30 מטר זה פיגום מפלצת, אם יש נקודת תורפה אחת מבנית בו הכול מתפרק, מגדל קלפים. זה המפקחים שלנו מאתרים ומשביתים את העבודה. שינוי תקנות הבטיחות לקביעת מדרג האחריות. שמתי את זה בשורה אחת, אבל זה לא נותן את המשקל הראוי,

מהפכה דרמטית בתחום של בטיחות בענף הבנייה בישראל, מה זה אומר. היום בתקנות מי שאחראי לבטיחות זה מנהל העבודה והקבלן, כאשר מנהל העבודה הוא בפועל בשטח. באות התקנות החדשות שאנחנו מציעים ואומרות ככה, היזם יהיה אחראי לבטיחות, מהנדס הביצוע שלו גם יהיה אחראי לבטיחות. הקמנו מקצוע חדש שנקרא מנהל אתר,

ממונה הבטיחות היום, שכבר קיים, יהיו לו יותר סמכויות לבטיחות.

מנהל עבודה בתחום הבטיחות. זאת אומרת עוד תפקידים שיהיו לבטיחות שלא קיימים היום בכלל. היום, אם חלילה יש אירוע מצער באתר בנייה המשטרה מגיעה, איפה מנהל העבודה? למה זה פה? למה זה שם?

יש פה קבלני משנה ויש פה אלמנטים נוספים, אני לא יכול להשגיח על הכול. אז ברפורמה החדשה אנחנו נותנים לכל אחד מטלות בתחום סמכותו. מהנדס הביצוע צריך דוח שבועי, מנהל האתר צריך לעשות ניהול סיכונים. זאת אומרת הגדרנו לכל אחד מה הוא צריך לעשות, כולל קבלני משנה. 90% מהאתרים זה קבלני משנה.

קבלן משנה בתחום החשמל, בתחום המיזוג, מה האחריות שלהם? כרגע זה לא מספיק מוגדר. עיצומים, דיברנו. אנחנו מקימים יחידת חקירות. רשתות מגן, דובר על זה בהסכם עם ההסתדרות. מה זה רשתות מגן? אתה שם את זה על הפיגום כדי למנוע נפילה של עובדים או חפצים.

אם התקן הישראלי עדיין לא תקף באתרי הבנייה בישראל הרשת לא תתלבש טוב על הפיגום. קודם פיגום, אחר כך רשת. היום בפיגומים של היום אתה לא יכול לעגן את הרשתות, לפעמים זה הופך למפגע בפני עצמו, הרשת עצמה יכולה ליפול. קודם פיגום, אחר כך רשתות. זה מלכוד 22. בתמ"א 38 למשל משתמשים הרבה ברשתות ואנחנו בוחנים גם את זה, אבל באתרי בנייה - - - מה ההבדל בין תמ"א 38 לאתר בנייה? זה רק ההיתר שמכוחו עושים את העבודה, העבודה היא אותה עבודה.

אבל תמ"א 38 היא מטבעה במרחב הציבורי, יש לה הרבה ממשק לתחום הציבור. תמ"א 38 זה בתוך הרחובות של הערים, אם חלילה נופלים כלים מתוך הפיגומים הם נופלים על עוברי אורח. הרשתות הן להצלת חיים, למניעת נפילת חפצים. אתרי בנייה מטבעם הם סגורים, מתוחמים.

בעין הבאמת לא מנוסה.

בעיר במערב אירופה, בטח בעיר כמו ניו יורק שבונים שם כל הזמן,

זה פשוט נראה אחרת. הבניין עטוף לגמרי, ברור שזה גם נוגע לנפילת חפצים וגם זה, כשאחוז כל כך גבוה של ההרוגים זה מנפילות מגובה. איכשהו הסיפור הזה של התקן לפיגומים עוצר את הכול.

ברגע שיהיה פיגום לפי התקן הישראלי אתה תלך, באופן אישי אם אתה תבוא לסיור אתה בפיגום תרגיש בטוח, יהיה מסדרון עם אזנים, יהיה מעקה מצד שמאל, יהיה מעקה מצד ימין, יהיה קשה מאוד ליפול. אז הרשתות זה עוד אמצעי, אבל אם הפיגום עצמו יהיה בתקן ישראלי או תקן אירופאי אני חושב שדי עשינו את שלנו. הרשתות הן גם טובות, אבל עיקר הבעיה פה זה הפיגום עצמו. שימוש בטכנולוגיות. אנחנו רוצים הרתעה. יש לנו כוח מפקחים נתון, מוגבל, יש לנו 15,000 אתרי בנייה. מגדלים שנבנים בתל אביב, הפעלנו רחפנים בשבוע שעבר, הם עולים לקומה ה-13, מסתכלים פנימה, האח הגדול, יש שם פועל בתוך הקומה שנמצא בלי קסדה, לא רתום, האח הגדול, אנחנו למטה עם המוניטור קוראים למנהל העבודה, קוראים לפועל ומציגים את העדות המצולמת הזאת לעיצור או לכתב אישום. טכנולוגיה נוספת זה מצלמות על מנופים. אנחנו רוצים להכניס הייטק. ההייטק הישראלי עדיין לא נרתם לנושא הזה, אנחנו עובדים בשנות ה-70, ה-80 מהבחינה הזאת. Old fashioned? Old fashioned, low tech. חקיקה בעניין תחזוקה ותקינות מנופים. היה אירוע מאוד טרגי ביבנה בשנה שעברה,

ארבעה הרוגים במנוף. איך מפרקים מנוף, איך מרכיבים מנוף.

בתקנה כתוב מומחה להרכבת מנופים,

לא מוגדר. התקנות האלה מגדירות מי רשאי - - - חזי, בוא נתקדם. מבצעי אכיפה. רק לדוגמה. עושים מבצעים עם הרשויות המקומיות ועם המשטרה. יש לנו כאן דוגמאות, אנחנו עושים את זה מדי שבוע-שבועיים, עם תקשורת, עם הרתעה. יש התייחסות לוועדת אדם, אם כבוד היושב ראש ירצה שאתייחס. תחום הבנייה, מימשנו את רוב הסעיפים, בתחום הגהות פחות, אבל באופן כללי אנחנו פועלים ליישום כל הסעיפים של ועדת אדם כולל ההמלצה המרכזית שאומרת שהמוסד לבטיחות בדרכים יהיה ביחד עם מינהל הבטיחות. אנחנו עקרונית בעד, אבל המוסד לבטיחות - - - לא, זה לא - - - זה לא עומד לדיון, בסדר גמור כרגע.

להחלטת היושב ראש, יש פה התייחסות לסעיפים של ועדת אדם. להמשיך?

יש לנו פה נושא של תמריצים כלכליים. מה שפועל בחו"ל בצורה מאוד מאוד מיטבית לא קיים בארץ, הנושא של תמריצים. ביטוח לאומי, דיפרנציאציה של תעריפים של ביטוח לקבלנים. היום הקבלן, אם מישהו נופל,

ביטוח לאומי ישלם לו. אין כאן איזה פרס או עונש לקבלן שהוא סורר, שיש לו עבר בטיחותי עשיר. אין כאן שום הבדל מבחינת המדינה. בריאות תעסוקתית. אנחנו מדברים פה על סדרי גודל של עשרות נפגעים בענף הבנייה, אבל כל שנה יש לנו 800 הרוגים, 800 נפטרים ממחלות מקצוע. זאת אומרת זה לא כאן ועכשיו, זה לא מישהו שנופל ונהרג, לצערנו, עכשיו, אלא מישהו שהוא סובל חמש, עשר שנים והזיקה לתהליך העבודה שבו הוא היה נתון היא ברורה ויש לנו, ההערכה, 800 נפטרים בשנה פלוס 5,000 חולים מדי שנה ממחלות מקצוע. מערך הגהות שלנו הוא נתון בידי מינהל הבטיחות ובידי גופים נוספים. אנחנו פועלים למבצעים בתחום הגהות. היה לנו מבצע אתמול במפעלי שיש, יש לנו 450

מסתבר שהשיוף של משטחי השיש גורם למחלה שנקראת סיליקה, חודרת לריאות, משביתה את הריאות, האדם לא נפטר עכשיו, הוא נפטר בעוד עשר שנים, אבל רואים זיקה ברורה. מאוד פשוט למנוע את זה, פשוט מרטיבים את המשטחים בנוזל, מים או משהו, ואז האדים, האבק לא נשאב לריאות של העובד. עשינו מבצע, סגרנו 30 מפעלים. זאת אומרת הבעיה הגהותית קיימת. זה תחום מאוד ייחודי, המוסד לבטיחות וגהות עוסק בזה.

כאן הסעיפים שמצוין אם יושם או לא יושם. כבוד היושב ראש, רק השקף הבא, מידע ומחקר. אני דיברתי פה על ההבדלים בינינו לבין העמותות,

אתה כיושב ראש ועדה והכנסת חייבת לקבל מקור אחד של נתונים.

מקורות, יש את מינהל הבטיחות שאנחנו מקבלים נתונים, יש ביטוח לאומי, יש את רשם המחלות במשרד הבריאות. אין סנכרון בין הגופים האלה, אנחנו שואפים להקים מרכז מידע ומחקר אצלנו. הדרך עדיין ארוכה, רשם המחלות במשרד הבריאות עדיין לא כיוון לנושא הזה ויש מה לשפר. סיכום, אלה מספר צעדים שביצענו בתחום הבטיחות של העובדים.

תודה לך. איל, לדעתי היית חבר הוועדה הזאת בעבר, לא? כן.

אז אנחנו מקדמים בברכה את חבר הוועדה לשעבר, אלוף במילואים איל בן ראובן, מטעם התאחדות בוני הארץ. איל, בבקשה. בוקר טוב. קודם כל אני שמח שהכנסת דנה בנושא, גם הוועדה בראשותך, היושב ראש, וגם הוועדה של חבר הכנסת אוסאמה סעדי. נושא חשוב, שאני יחד עם אלי אלאלוף וחאג' יחיא שמנו אותו על השולחן של הכנסת לפני חמש שנים, ב-2015. יש עוד הרבה עבודה. אני אומר בשורה התחתונה, במבחן התוצאה יש שיפור, אבל עוד הרבה הרבה עבודה לפנינו. אני קבעתי לפחות יעד, אנחנו צריכים לרדת למטה מעשרה הרוגים, מספר חד ספרתי בתוך שנתיים-שלוש. אני מקווה שנגיע לזה. קראתי את דוחות המבקר של 2017 ושל 2015, הדוחות ששמתם ושבהם דנו, אנחנו שמענו גם עכשיו את עבודתו, הברוכה אני מוכרח להגיד, של חזי שוורצמן, של מינהל הבטיחות, שבאמת היום פועל אחרת ממה שפעלו בעבר. אני רק רוצה

הרוב המוחלט כמעט, גם בדוח המבקר, ואין לי טענות למבקר, הוא עשה את עבודתו, הצלילים גם שעולים פה עכשיו, השאלות הן על אכיפה ועל מקלות.

נכה חזק וזה, אני רוצה להציע גם כיוון נוסף מאוד מאוד חשוב שבו אני מטפל ואני פועל בו, כי אנחנו בסופו של דבר רוצים לשנות את תרבות הבטיחות בבנייה במדינת ישראל. זאת הנקודה.